אנחנו פותחים את הישיבה.

לקביעת ישיבת כנסת נוספת ביום חמישי. למה חברת הכנסת אלהרר בהשתק?

בועז, אנחנו כפופים פה ללשכה המשפטית. דעתי היא שצריכים להסדיר באמת בסיטואציה הזו של הקורונה, דיונים מרחוק באמצעות זום,

אם הם יאפשרו את זה - - - בוועדות האחרות הזמניות הזום עובד עם מוזמנים אחרים וחברי כנסת, על אחת כמה וכמה חברי כנסת. אל תיתנו להצביע אני מבין, אבל לדבר. איתן, אנחנו מכבדים את הייעוץ המשפטי של הכנסת. הם יגידו לנו. מה ההבדל בין ועדת החינוך לוועדת - - -? ההבדל הוא שזה לא עלה לבחינה משפטית עד עכשיו. שיעלה לבחינה משפטית ויחליטו כי כרגע מתקיימות ועדות וזה לא הגיוני. אני בא מוועדת הקורונה ושם במהלך השבועיים האחרונים מתנהלים - - - גם בזה אנחנו תוך כדי תנועה. זה מצב שאנחנו לא רגילים לו. תמיד בשעת חירום ידענו איך תשב ועדה, אבל לא ידענו שהוועדה תצטרך לשבת בשני חדרים ובזום ולמגן את עצמנו ולהיזהר. זה מצב מתגלגל ואנחנו ניתן על זה את הדעת. רק שזה לא יתגלגל כמו נתוני הבדיקות. זאת אומרת, שזה ייקח פחות מחודש. יואב, אל תהיה ציני. אנחנו משתדלים לתת כאן תשובות ומענה. זה נורא נחמד שבאים ותוך חודש רוצים מענה על דברים שאנחנו כאן ארבעים שנה לא חווינו. ירדנה, זה כל כך מצחיק שמרוב כללים יש בוועדה בסוף רק חמישה חברי כנסת. לא, למה? אנחנו לא אומרים לך לצאת. המצב המעשי זה - - - לא, תישאר ונבקש אישור שיהיו 12. תבקשו אישור שיהיו 12. אתה יושב מספיק רחוק מכל אחד אחר. זה קצת מגוחך, תראי באיזה מרחק הוא יושב מכולם. האם אנחנו צריכים שהוא יצא עכשיו בגלל זה? ארבל, אני באמת מבקש שתתייחסו היום אם באמת מאפשרים לחברי כנסת בזום לא להצביע, אבל להשתתף.

במה זה שונה ממצב שיש חברת כנסת בשמירת היריון? יש הבדל. בעבר, לפני חצי שנה, באו חברות כנסת - - - יש פה אישור ל-15 אנשים. קבוע? מהיום והלאה? כן צריך בכתב. אם עוד מישהו רוצה לבוא אז הוא יכול לבוא.

איזה דוגמה אישית אנחנו נותנים לאזרחים? אנחנו בשידור ישיר ואנחנו כל כך גמישים. אנחנו מאשרים עשרה, 12 ו-15 אנשים, אבל לאנשים אחרים לא נותנים להיות בליל הסדר עם הסבא והסבתא. אגיד לך את דעתי כיושב-ראש הוועדה. יש היגיון בריא. אני יושב ואני מסתכל על המרחק בין חבר כנסת אחד לשני, והמרחק הוא הרבה יותר מ-2 מטרים וזה ההיגיון הבריא. אתה יודע שלא נותנים לעשרה אנשים להתפלל במרחב הפתוח כשהם במרחק של 5 מטרים האחד מהשני. או להפגין. הנושא בדיון בבג"צ בשעות אלו ממש. אבל הכנסת היא מקום עבודה חיוני, עם כל הכבוד. יש פה מקום עבודה חיוני. - - - ולא להידבק בקורונה, עם כל הכבוד לחיוניות.

בואו נתחיל עם הדברים שעל סדר-היום ונסיים איתם.

אחר כך ניתן אפשרות להתבטא בנושאים אחרים

יש פה בקשה לקביעת ישיבת כנסת נוספת להיום. ירדנה, בבקשה. המכתב מדבר בעד עצמו. התבקשתי על ידי יושב-ראש הכנסת לפנות לכבוד יושב-ראש הוועדה ולוועדה המכובדת שתוסיף לפי סעיף 19(א)(1) בתקנון שמאפשר להוסיף ישיבה היום, יום חמישי, ולכן היה צריך להוסיף את הישיבה הזו, וזו הבקשה, וכן שישיבת המליאה תיפתח בשעה 16:00. זו הבקשה לאישור.

אני מציע שנצביע על זה כדי שנוכל לעבור לסעיף הבא. האם אפשר לדעת לאיזו מטרה הישיבה? קיבלתם גם הודעה על סדר-היום, אנחנו שלחנו. הממשלה הגישה, ותיכף ידבר על כך יושב-ראש הוועדה, שתי הצעות חוק שבינתיים היו בתקנות שעת חירום, ועכשיו הממשלה מבקשת לעגן את זה בחקיקה, גם לגבי מעצרים, גם לגבי איכון. שלחנו לכם שזה יהיה כנראה על סדר-היום ערב החג. יש היום דיון בבג"ץ בנושא הזה. אם כבר מכנסים ישיבה, האם אפשר גם לבקש שיוסיפו את הצעות החוק שגם אתה חתום וגם איתן גינזבורג חתום,

וגם פנינה תמנו שטה ונראה לי שגם יזהר שי, לגבי אי-כהונה של ראש ממשלה החשוד בכתבי אישום. כרגע היתה החלטה של הנשיאות. אני לא חבר בנשיאות, אולי ירדנה יכולה להגיד את מה שאני אומר שאחרי החג יונחו הצעות החוק באופן כללי. אנחנו היום ביום שהוא לא יום מליאה רגיל, אבל זו היתה ההחלטה בשעתו של הנשיאות. אם מישהו רוצה להקדים את זה,

זה אצל יושב-ראש הכנסת. ירדנה, אז איפה זה עומד? רק שאדע. אליי עדיין לא הגיע שום מסמך מהלשכה המשפטית עם רשימת הצעות חוק שאני מתבקשת להביא אותן לאישור הנשיאות. זה לא תקוע בלשכה המשפטית, הלשכה מחכה ש - - - לא. מחכים לישיבה רגילה של כנסת ונשיאות כדי להביא את זה. אבל אם יגיע אלייך היום? להבנתי, הנשיאות קיבלה החלטה בשבוע שעבר שמייד לאחר החג יונחו ההצעות,

ועכשיו הוספנו ישיבה נוספת - - - הכוונה היתה ליום שני ולא - - - הרי היום הנשיאות מתכנסת לפני ישיבת המליאה, האם אפשר שהוועדה המסדרת תבקש מהנשיאות לדון בשלוש ההצעות החוק האלה שיושב-ראש הכנסת הוא החתום הראשון עליהן? איזה הצעות חוק? להוריד מהמגרש מישהו שיכול להביס אתכם? הצעות חוק פרסונליות של חבורה לוזרים שלא יכולים להתמודד עם נתניהו. חבר הכנסת קרעי, תירגע, תנשום, קודם כל. זכותנו להניח הצעות חוק וזה כחלק מ - - - הצעות חוק דיקטטוריות. ארדואן יכול לקחת אצלך קורס בדיקטטורה, חברת הכנסת מיכאלי. כרגע יש החלטת נשיאות שאומרת אחרי החג והכוונה היתה ליום כנסת רגיל שזה יום שני. הסמכות להקדים היא לא פה, והפנייה היא הפוכה היא מהנשיאות אלינו ולא אלינו לנשיאות, וזה כרגע המצב. אבל בואו נצביע קודם כל על עצם קיום הישיבה. מי בעד קיום הישיבה היום בשעה 16:00?

נמנע? הצבעה הבקשה אושרה. שני נמנעים. אבל כחול

אבי, אתה ממשיך את הדיון על הזום עכשיו? לא, אחרי סדר היום. אבל חברת הכנסת קארין אלהרר רוצה לדבר. היא מבקשת זכות דיבור, זה מה שהיא ביקשה לעדכן.

אישית אני בעד שחברת הכנסת קארין אלהרר תדבר. אני לא אפעל בניגוד לייעוץ המשפטי, לכן זה פתוח להחלטה של ארבל. ארבל, צר לי, בכל הישיבות זה קורה ובכל הוועדות. היא לא חברת ועדה. השאלה אם זה - - - אבל גם ראש עיריית תל אביב לא חבר ועדה - - - איתן, היא צריכה להחליט. עד שנגמור את סדר-היום תחשבי אם לאפשר או לא לאפשר. 2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק,

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות בכל הקריאות: הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, נתוני תקשורת) (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש)(קבלת נתוני מיקום לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד), התש"ף - 2020, והצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים)(הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש)(מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף -2020. הבקשה היא לפטור מהנחה בקריאה ראשונה של שתי הצעות החוק האלה בשביל שאפשר יהיה להעביר אותן כבר היום לוועדה ולהתחיל לדון בהן בוועדה כבר היום. ידוע לך אם יש כוונה להביא אותן בשנייה ושלישית היום? זה דיון רציני, אי-אפשר לגמור את זה ביום אחד. גם המעצרים וגם האיכון, איך תעשה?

בסדר, אני עדיין אומר שזה תלוי בוועדות. אם ראשי הוועדות יגיעו למסקנה שהם מיצו את הדיון הם יוכלו להחזיר את זה לדיון, אם הם יגיעו למסקנה שהם רוצים עוד דיון אז הם יקיימו עוד דיון. מצד אחד, אנחנו מודעים לדחיפות ולכן עושים ישיבה מיוחדת היום, ומצד שני, רוצים לאפשר דיון ענייני, ולכן זה עובר לוועדות. תקנות לשעת חירום פוקעות ביום שלישי הבא אז יש להם גם את הזמן לדון בזה בצורה רצינית. מרגנית, נציגת הממשלה, בבקשה. שלום, אדוני היושב-ראש. שמי מרגנית לוי ואני יועצת מקצועית לשר המשפטים. אנחנו מדברים על שתי הצעות חוק ממשלתיות שההסדרים שלהן מעוגנים בתקנות לשעת חירום. אתייחס לכל אחת מהן. הצעת החוק הראשונה מבקשת להסמיך את משטרת ישראל לקבל נתוני מיקום של אדם שחייב בבידוד ביתי.

זה לא כלי אכיפה, ולכן הנתונים הם נתונים מדגמיים בלבד ולא נתונים מתמשכים או רציפים שיאפשרו התחקות אחר בן אדם. הנתון שיתקבל הוא רק אינדיקציה ראשונית לעניין אי קיום חובת הבידוד שחלה בן האדם,

אם מתקבל הסבר שמניח על הדעת לא נמשכת אכיפה. כמה כתבי אישום הוגשו וכמה חקירות פרונטליות באזהרה היו?

לא הוגשו כתבי אישום, ומייד אוודא את זה, כי זה

הם לא יכולים לשמוע תמיד את זה בצורה ברורה,

יכול להיות שאנשים אחרים מהמשפחה כמו: ילדים,

מרימים את הפלאפון המשפחתי ואז אין את

התקנה היא מאוד חשובה, אבל יש לה כל כך הרבה השלכות מעבר לפגיעה בחופש שהיא מאוד קשה. אנחנו נמצאים בשעת חירום, אבל מעבר לזה צריך להתאמץ ולתת עזרה וסיוע לפני שאנחנו מכניסים אנשים

אם חוקר משטרה לשעבר אומר את זה, כשהוא היה צריך להיות מעוניין כן לתת את האפשרות אז קל וחומר, ואני אומר את זה למשרד המשפטים. אני אומר לך יותר מזה. אני הייתי מעורב בחקיקת חוק נתוני תקשורת בזמן שזה היה בכנסת בגלגולים הקודמים שלי בתפקידים

אם אנחנו נאפשר את הפטור, זה עדיין לא אומר שאנחנו נעביר את זה בקריאה שנייה ושלישית, אבל אנחנו נאפשר דיון ענייני כבר היום וכבר ביום ראשון ושני בבוקר בוועדות השונות. לכן,

אני חושבת שטוב שמקיימים את הדיון, אבל אין שום סיבה להעביר את החוק הזה למליאת הכנסת ולקדם אותו בחקיקה, גם לא מתוך איזושהי הבנה שאולי נעצור את זה.

תיכף ומייד, ואכן התקנות בהיותן לא ראויות דינן להתבטל, וזה דבר שנמצא כאמור בדיון בבית המשפט העליון. תפקיד הכנסת הוא לא להיות בייביסיטר של הממשלה

אני עושה פה כוכבית ומדגישה.

רק שאסור שהוא יגרום לנו להיחפז בחקיקה כזו, אלא להיפך הוא מחייב אותנו להפגין יותר אחריות ויותר רצינות בתהליך עצמו.

אני חושב שאם יש תקנות שהן דחופות ותפקיד הוועדה כרגע זה להגיד אם אנחנו ממליצים או לא ממליצים ותפקיד המליאה לאשר או לא לאשר, צריך לאפשר את הדיון הענייני והמהותי ולא להתחיל אותו ביום שני כשהתקנות פוקעות ביום

לא מדובר כאן בפרקי זמן של 45 ימים, מדובר כאן על חמישי או שני.

אני סבור שנכון יהיה שהכנסת תקדים ותביא את הדיון הזה לפתחה ותנהל דיון אמיתי. עם כל הכבוד, השכל לא נמצא בממשלה, וגם אם אנחנו כחברי כנסת תומכים בממשלה הקיימת,

יתרה מזאת, אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל להוביל את סדר-היום,

להקים את הוועדה הזו ואת הוועדות הזמניות. החוק הראשון שעשה גנץ יושב-ראש המפלגה שהוא גם יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת גינזבורג שיושב כאן, חברת הכנסת פנינה תמנו

אתה תראה שאם אנחנו נלך ככה,

לא יהיו תיקונים בהצעת החוק.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מבקש להעיר שתי הערות: ראשית, אני מצטרף למחאתה של חברת הכנסת קארין אלהרר. זה לא הערה נגדך, אדוני היושב-ראש, זה הערה נגד

זה לא קשור למשמעת קואליציונית, זה קשור למשמעת אזרחית. אנחנו משרתי ציבור ואנחנו צריכים לדאוג למלחמה בקורונה.

שאפשר לעשות באמצעות האמצעים הללו,

על קוצו של יו"ד לשמירה על פרטיות,

אני מבינה שבהמשך יתקיים דיון יותר מעמיק ומהותי בוועדה הרלוונטית, אבל צריך לחשוב על האיזון שבין הצלת נפשות בזמן הקורונה והרצון שלנו להגן על הציבור, לבין האיזון הנדרש מול החופש שהמשטרה מקבלת, ואני חייבת פה

צריך לקיים היום את הדיון ולהקדיש לו את מרבית הזמן. אנחנו נמצאים כבר בשעה 11:30 ואני מקווה שהוועדות הרלוונטיות יספיקו לעשות את הדיון, אבל ללא ספק צריך לשאול את השאלות שאמרתי לגבי

אני מתנגד לפטור מהנחה כפי שאני אתנגד לחוק ככלל. אבל דיון צריך להיות דיון רציני,

אם הדיון יתמשך והתקנות לשעת חירום

הרי שום דבר לא הפריע לממשלה להניח את החוק הזה גם לפני כן, רק אחרי שהיה האיום של בג"צ ופתאום כולם

אני חושב שזה לא נכון. אבי, במקום להניח כאן בקשה לפטור מחובת הנחה לחוקים שמגבילים את הקדנציה של ראש הממשלה ומגבילים את הקדנציה שלו תחת כתב אישום כמו שאנחנו דורשים,

חברת הכנסת תמנו שטה, אל תחנכי אותי. - - - שלמה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

תעשה לנו טובה. שלמה, די להיות פופוליסט.

הדברים שלך - - - את לימדת אותי מה זה פופוליזם, חברת הכנסת שטה.

לכן, צריך שתהיה, קודם כל, רתיעה, כי בסופו של דבר המהלך הזה נועד לדאוג לבריאות כל הציבור. אם לא נוכל למנוע מאנשים שצריכים להיות בידוד ושאולי הם נושאים את הנגיף מלצאת החוצה ולהדביק אנשים אחרים, אז לא עשינו שום דבר. נאמרו כאן מספרים שהם אולי לא גבוהים, ואולי זה בגלל שהתקנות האלה נכנסו והן כן משפיעות על אנשים והן גורמות להם לצאת פחות מהבית. זה אולי מה שגורם למספרים לא לעלות. אני חושב שאנחנו כוועדה מסדרת לא צריכים לעכב את התהליך. צריך לתת לזה לרוץ. אני סומך על חברי הכנסת בוועדות הרלוונטיות שזה יגיע אליהן שהם ישאלו את השאלות. ואם יצטרכו לעשות תיקונים פה ושם, זה יגיע מהוועדות הרלוונטיות: מוועדת הקורונה ומוועדת החוץ והביטחון,

אנחנו כוועדה מסדרת צריכים לשחרר את זה ולתת לזה לרוץ.

אנחנו עוברים להצבעה. לאיזה ועדה? כרגע לא אומרים את שם הוועדה, כרגע אנחנו רק נותנים את הפטור. המליאה תחליט. אם יהיה צורך זה יעבור אלינו.

אנחנו מצביעים על בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת החוק. אבי, למה אתה לא יכול להגיד לאיזה ועדה אתה רוצה להעביר? אני אומר, זה החלטה של המליאה. אבל מה ההצעה שלך? לגבי הבקשה לפטור אנחנו מצביעים בשתי הצבעות: האחת, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה- נתוני תקשורת)(הוראת שעה נגיף הקורונה החדש)(קבלת נתוני מיקום לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד), התש"ף-2020. הבקשה היתה לשלוש הקריאות, אנחנו מצביעים לפטור בקריאה ראשונה. בבקשה, מי בעד? אני מבקש התייעצות לפני ההצבעה. אורי, אמרת את זה אחרי שהצביעו. אנחנו משלימים את ההצבעה.

אני שאלתי שאלה ועוד לא קיבלתי תשובה. בבקשה, מי בעד? אבי, אתה חוטף הצבעה? אורי ביקש, ואתם פשוט לא שמעתם קודם. הוא ביקש את זה קודם. אורי, בבקשה, חמש דקות. ב-11:50 מתכנסים. (הישיבה נפסקה בשעה 11:45 ונתחדשה בשעה 11:50.) אנחנו פותחים שוב את הדיון וחוזרים להצבעה על פטור מהנחה לקריאה ראשונה להצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה נתוני תקשורת)(הוראת שעה - נגיף

החדש)(קבלת נתוני מיקום לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד), התש"ף-2020.

התש"ף-2020, מי בעד מתן פטור מקריאה ראשונה?

מי נמנע? הצבעה הבקשה אושרה. ההצעות אושרו.

לא, אלכס הצביע בעד קודם. אני הצבעתי בעד כי יש פה שופט שמעורב בתהליך, ושם השופט לא מעורב

אבי, לפני שאתה סוגר את הישיבה, האם אתה מעלה עכשיו את נושא הזום? לגבי נושא הזום יש פה שני קווים מקבילים: קו ראשון, יש הצעת חוק שיזם יזהר שי

אני בעד מתן אפשרות לחברי כנסת להשתתף בזום. לא להצביע בסיטואציה הזו אבל כן להשתתף. אבל זו החלטה של הלשכה המשפטית. אני מבקש שהם יתנו את החלטה היום ושיהיה דין שווה לכולם. למרות שכבר הצבענו וזה הולך להיות נדון בוועדות השונות, לא אצלנו, אני עדיין מבקש שישלחו לנו את הנתונים המעודכנים להיום. נציגת משרד המשפטים אמרה שאין לה את זה ושהיא תכין את זה, אז רק שיביאו לנו את הנתונים המעודכנים להיום, גם של המשטרה וגם של השב"כ. בסדר גמור, אני אבקש. אני מבקשת להתייחס לעניין הזום. אני מבקשת לומר ליועץ המשפטי את הדבר הבא. אם לא תהיה אפשרות לקיים דיון, וגם הייתי מציעה לבחון הצבעה לכשתגיע הצעת החוק, זה אומר שהקול שלי מאוין בכנסת. אני לא יכולה להגיע לכנסת כיוון שיש סכנה מאוד מאוד גדולה במצבי. אני מבקשת להתייחס למצב הזה ולא להשתיק אותי, כי כל החלטה אחרת פירושה להשתיק את הקול שלי. תודה רבה. עוזי דיין. אני מצטרף למה שנאמר פה ורוצה לשאול מהי המניעה שיצביעו מרחוק? יש אנשים שלא יכולים לבוא לכאן ואני לא מבין מה הבעיה שהם יוכלו להצביע מרחוק.

על זה תהיה התייחסות מסודרת של הלשכה. זה לא על סדר-היום כרגע והם לא נערכו לתשובה בנושא. לכן, ביקשתי שזה יהיה עד סוף היום. לא, אתה אמרת שיש - - - עקרוני. לא, אני ביקשתי התייחסות. אני לא רוצה לתת פה את העמדה שלי, ביקשתי התייחסות מסודרת. אני רק אומר שבמקביל יש גם הצעת חוק בנושא. אני מציע ומבקש לזרז את זה ככל האפשר כי אין סיבה שאנשים שהם מנועים מלבוא, כמו חבר הכנסת יעקב אשר וכמו חברת הכנסת קארין אלהרר שאומרת שיכולה להיות לה עם זה בעיה,

אני לא רואה בעיה שהם ישתתפו ויצביעו מרחוק. אני חושב שפתרנו את הבעיה חברי הכנסת שנמצאים בבידוד שהם יכולים לבוא. הם מצביעים מהיציאה. אבל אני באמת חושב שצריך להתחשב במי שלא יכול לבוא בגלל סיבות רפואיות. אדוני היושב-ראש, אנחנו עכשיו אישרנו שתי הצעות שידרשו מאיתנו דיונים גדולים וארוכים מאוד. אנחנו נכנסים לפעילות לאחר הפגרה ונשארנו עם התקנה הזו שמאפשרת לחבר כנסת להגיע רק עם עוזר אחד. הפרלמנט לא בחופשה והוא חלק ממערך החירום, ולא יכול להיות שמקבלים החלטות כלפינו מבלי ששומעים אותנו ומבלי שמכירים את העבודה. אנחנו נהיה כאן ימים ולילות רק עם עוזר אחד וזה יפגע באזרחים שפונים אלינו ובעבודה שלנו. אני בטוח שכאשר מחליטים פה על משמר הכנסת או על הסדרנים אז יש מישהו שמייצג אותם והדברים האלה באים לידי דיון והבנה. אני בטוח שכולם יודעים שמבחינה ציבורית ומבחינת פניות הציבור יש לחברי הכנסת יותר עבודה,

אנחנו נכנסים לכנסת פעילה. איך יכול להיות שבמצב כזה אנחנו נישאר עם פחות כוח אדם מבחינת העוזרים שלנו? אני רוצה לפנות למנכ"ל ולומר שלפני שהוא מקבל החלטה לגבי חברי הכנסת, הוא צריך לשמוע את הנציגים שלנו.

כרגע הוועדה המסדרת צריכה לייצג אותנו ולומר שצריך לדבר איתנו. לא יכול להיות שנקבל מיילים והוראות מאוד דרקוניות כלפינו מבלי להתייעץ. אני לא יודע כמה עובדים נמצאים בלשכת מנכ"ל, אבל אין לי ספק שבכל משרדי הממשלה ישנם עובדים מעבר לתקנה. בנוסף, המשק גם חוזר. אנחנו כבר חזרנו לעבודה היום בדיונים במליאה ובוועדה, וכרגע צריכים לקבל החלטה שצריך להגדיל את מספר העוזרים. בקלות מאפשרים 12, 15 עובדים בחדר, ואותה סמכות בוודאי צריכה להגדיל את כוח העזר שיעמוד לרשותנו משום שהוא מאוד נצרך לעבודתנו.

אני אעלה את הבקשה הזו גם ליושב-ראש הכנסת. הישיבה ננעלה, תודה לכולם.

ננעלה בשעה 12:00.